תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה)

אנחנו בישיבה הקודמת הגענו לזה שהתעשייה מקבלים תשעה חודשים, ומסחר ושירותים שלושה חודשים. אנחנו לא הסכמנו לזה, אמרנו שלמסחר ושירותים זה מעט זמן, והנושא